שלום לכולם. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. מדובר בוועדה כול כך כול כך חשובה. בכנסת הקודמת הייתי חבר הכנסת היחיד מאצלנו בוועדת הכספים. לא הייתי חבר בוועדת הבריאות, אבל אני חושב שמספר הדיונים שהייתי שם היה יותר ממספר החברים שהיו רשומים בוועדה. זו ועדה שממנה הצלחנו באמת לשנות את חייהם של אזרחי ישראל, כשהדגש שלנו היה על תושבי הפריפריה. הוועדה המיוחדת הזו, כשמה כן היא. יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר קודם: איך לא חשבו על ועדה לביטחון לאומי, ואותו הדבר אני אומר על ועדת בריאות. יש בהחלט מקום להקמת ועדה מיוחדת בנושא הבריאות במדינת ישראל, שתייחד את דיוניה אך ורק לענייני הבריאות של תושבי מדינת ישראל. כחבר אופוזיציה הצלחנו להוביל כאן מהלכים. אוריאל, אני חושב שיהיה לך את זה בוועדה. כאיש נעים, שיודע להסתדר עם האופוזיציה, אני בטוח שתעשו זאת בשיתוף פעולה כפי שעשינו בקודמת. הבאנו באמת גם תקציבים לבתי החולים ורישיונות למכשור רפואי. לדוגמה, משרדי ממשלה באו עם אישור למכשירים רפואיים והם קבעו את מיקום המכשירים בבתי החולים. כחברי הוועדה שמנו לב שהם קצת שכחו את הפריפריה בחלוקת המכשירים הללו. רק בגלל התעקשות חברי הוועדה,

שיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה, הצלחנו להביא לפיזור גיאוגרפי רחב יותר, כך שהמכשירים יוצבו במקום בהם הם חסרים יותר.

PET CT. גם מרכז לצנתור מוח. הוועדה הצליחה באמת להשפיע, והיום התושבים בפריפריה זוכים לשירות נגיש יותר. ועדיין יש עוד הרבה עבודה. אנשים מחכים יותר מדי זמן לתורים ב-MRI ו-CT, ואנחנו כבר לא צריכים להיות היום במקום הזה במדינת ישראל. חשוב שתיקח עליך את המשימה הזו של קיצור התורים והמרחקים הארוכים שאנשים צריכים לנסוע בשביל למשש את הבדיקה שהם צריכים לעשות בהוראת הרופא. אבל כשהם מתקשרים לקבוע תור, נאמר להם שהם צריכים לחכות חצי שנה, ואז לך תחיה עם ההרגשה הזו של מה יש ואין לך במשך חצי שנה. הספקתי להכיר אותך ואת האופי שלך, ואין לי ספק שמהוועדה הזו אתה תשפיע על בריאות אזרחי מדינת ישראל ותאפשר להם שירותי רפואה נגישים יותר. הקמנו הרבה ועדות, אבל פה כן אבקש ממך, היושב-ראש העתידי בעוד זמן קצר. אני סיירתי על בסיס קבוע בבתי חולים, ומספר פעמים בכל בית חולים, בעיקר בפריפריה כי שם אתה לומד באמת את המצוקות הכי טוב. אני מבקש ממך שתעשה לך נוהל קבוע לבקר בבתי החולים ושתזמין אותי לביקורים האלה כי אני רוצה להצטרף אליהם. אני כמובן רוצה לאחל לך בהצלחה. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת הבריאות לבחור בחבר הכנסת אוריאל בוסו כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אם כך, ההצעה התקבלה פה אחד. בבקשה, אדוני היושב-ראש. יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הקואליציה, יושב-ראש ועדת הכנסת, חברי הכנסת, חברי הוועדה, חברי הסיעה, מזכיר הכנסת,

מנהלת זמנית של הוועדה, ותודה על האירוח, יושב-ראש סיעת ש"ס, אני חושב שזה רגע מרגש. אני רואה בוועדת הבריאות כוועדה חברתית קודם כול.

אני עוקב אחרי הפעילות שלך בכנסת כחבר כנסת. אתה פרלמנטר מצטיין, וזה לא משנה אם היית באופוזיציה או בקואליציה. אני זוכר את הביקורים שלך בבתי החולים. זה מזעזע לראות נתון של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שתוחלת החיים בפריפריה לא דומה לתוחלת החיים במרכז הארץ. אף אחד לא יכול לאפשר לעצמו נתון כזה. אנחנו יודעים מה המשמעות של זה אם אדם המתגורר באזור מסוים מקבל, חס וחלילה, התקף לב והוא צריך לקבל טיפול מהיר, לעומת אדם שמתגורר באזורים אחרים שחווה את אותו אירוע. אנחנו יודעים שהמשמעות של טיפולים שונים הוא קיצורי תורים. לא צריך להתקשר לאנשים כדי שיעזרו לך לקצר את התור. אנשים נמצאים בסכנת חיים והם מקבלים MRI לעוד ארבעה חודשים למרות שהם צריכים לקבל אבחון מיידי במידה ומדובר במחלה קשה, והמתנה ארוכה יכולה חלילה להביא למצב שהוא אל-חזור. אלו דברים שאסור לנו לאפשר. תנועת ש"ס בראשותו של הרב דרעי, ואנחנו מאוד מאמינים שהוא יחזור להיות שר הבריאות, שמה פרק מאוד מאוד נכבד בהסכם הקואליציוני בנושא הבריאות, אם זה בתוספות כספיות, ונושאים אחרים, וזאת בעיקר כדי לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז, ובעיקר להשוות את תנאי הבריאות לכל אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות שלמי שמשלם כסף רב עבור ביטוח פרטי, תהיה איכות חיים גבוהה הרבה יותר לעומת זה שמשלם מס בריאות אבל אין לו ביטוח בריאות פרטי. זה דבר שצריך להשתנות. כמובן שאנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש סוגים שונים של בתי חולים: פרטים,

ממשלתיים וכו', וגם שם פערים תקציבים. כמו שאמרת, היינו יחד בדיונים התקציבים בוועדת הבריאות וראינו את הפערים.

אני כמובן מודה ליושב-ראש התנועה ולמועצת החכמים על האמון שהם נתנו בי לכהן כיושב-ראש הוועדה, וזאת בשעה שמשרד הבריאות גם נמצא בידי התנועה. ועדת הבריאות תדע לבקר ולפעול לצידו של משרד הבריאות, אבל היא תדאג שהדברים ייעשו באמת בהתאם למה שהתחייבנו. אני אקרא שורה אחת מתפילה שמיוחסת לרמב"ם שנחשב מגדולי הרופאים: "תן בליבי לשמוע בקול חכמים אמיתיים בני אומנותי החפצים ללמדני בינה כי שדה החוכמה גדול ורחב. חזקני נא ואמץ לבבי נגד השוטים המתחכמים הנותנים בדופי שלא אסור מדרך האמת בלי משוא פנים.". בשבוע הבא נקיים את הדיון הראשון בוועדה בנושא חוק הקורונה. אנחנו נשמע שם הרבה דעות, כשכל אחד מושך לכיוון אחר. אנחנו יודעים מה המשמעויות של הדברים. אנחנו נצטרך בסוף להביא את הדברים הטובים. הכנסת ככנסת, ואני אוהב את עבודת הכנסת, תעשה את מה שצריך. יושב-ראש הכנסת, מעבר לכובעי כסגנך, אני באמת מודה לך על הליווי והתמיכה כיושב-ראש הבית שמחזק את הוועדות ואת עבודת הכנסת החשובה.

אדוני היושב-ראש, בבקשה. תודה לך, יושב-ראש הוועדה הטרי והמוצלח. נמצאים פה גם יושב ראש הקואליציה ויושב-ראש ועדת הכנסת, ויושבי-ראש נכבדים וחברי וחברות כנסת, מזכיר הכנסת, צוות הוועדה, וכל האורחים הנכבדים. הוועדה הזו היא אחת הוועדות שנותנות מזור, תרופה ועזרה לאזרחי ישראל שנמצאים ברגעים הכי קשים. לצערי, ידיכם תהיינה מלאות במובן זה שיש הרבה מה לעשות, יש הרבה עבודה. הזכרת את הרמב"ם, שהיה כידוע רופא. הרמב"ם ביאר מהי בריאות בעיניו: "בולם רוגזו, ימעיט אוכלו ויגביר תנועתו.". קודם כול, זה טוב לאמץ את הכלל הזה בחיים. אבל אני גם מאחל שהוועדה הזו, ועדת הבריאות, תיישם את הכלל של הרמב"ם. באיזה מובן? "בולם רוגזו" שהדיונים כאן יתקיימו לעניין, אבל בנחת. "ימעיט אוכלו" במובן זה שלא יהיה לכם הרבה זמן להפסקות ארוכות לאוכל וכך תמעיטו באוכל. "ויגביר תנועתו" בעיקר את התנועה של הבעד והנגד שדורשת מאיתנו כל הצבעה.

בעזרת השם, עבודה טובה למען אזרחי ישראל. יושב-ראש הוועדה, אני מכיר אותך זמן לא מועט. אני חושב שהיכולת שלך להביא בחריצות, ביעילות ובנועם את החלקים השונים של הבית, שיישבו מן הסתם בוועדה הזו, לכדי הסכמות וקידום נושאים, לא מוטלת בספק. יש לך הרבה מאוד ניסיון במישור המוניציפלי והמקומי, אבל יש לך גם מספיק ניסיון כאן כדי שאני אוכל להגיד לך: אדוני היושב-ראש, אני בוטח בך. בהצלחה גדולה. תודה רבה. חברת הכנסת לימור סון הר

בבקשה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): אני מתנצלת, אני צריכה לצאת. אני בטוחה שאין מתאים ממך לעניין הזה.

תודה רבה, לימור. נעבוד בשיתוף פעולה. אני שמח שאת חברת הוועדה. לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית): תודה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. קודם כול, שיהיה לך באמת בהצלחה וסייעתא דשמיא. זה נושא חשוב מאוד. אתה יודע שאני חסיד גדול של חברי כנסת שמגיעים מהתחום המוניציפלי, ואני טוען שחברי כנסת כאלה הם אנשים שמגיעים מהפרקטיקה הביצועית. אתה לא יכול לעבוד בתחום המוניציפלי כשאתה יודע רק לדבר. ולכן, אני רואה חשיבות רבה מאוד במיוחד בוועדת בריאות. כי יש המון המון דברים שאפשר לנהל עליהם דיונים, והיו המון דיונים בוועדות שונות, וגם בבריאות, שבסוף לא נשאר מהם משהו לעולם המעשה ולרווחת הציבור. עולם המעשה פה, במקרה הזה, זה גם פיקוח נפש, זה גם רווחת ציבור, זה גם אנשים שנמצאים בימים הכי קשים שלהם. אני חושב שאתה האיש הנכון במקום הנכון, ומאחל לך בהצלחה גדולה. תודה רבה. חבר הכנסת מישרקי, בבקשה. אדוני, אני מברך אותך. צוות הוועדה, כולם יודעים שאוריאל הוא פדנט. אם תיכנסו אליו לחדר אז תראו שאין אף פעם מצב שעט שזז מצד ימין לשמאל. אתם צריכים לדעת שגם הוועדה תתנהל כך. יש מסלול והמסלול הוא באמת פדנטיות ודיוקים בדברים הכי קטנים. בשמי ובשם החברים, אני מאחל לך הצלחה גדולה. תעשה ותצליח. אשמח לעזרתך בראשות הוועדה. זה במסלול.

הוא התכוון שיוני יהיה ממלא מקום קבוע שלו כשאוריאל יתעייף. אבל לא נראה לי שאוריאל הולך להתעייף. נסדר לך גם בחינוך. אדוני יושב-ראש ועדת הבריאות אוריאל, קודם כול, ברכות. זה תפקיד שראוי לך. מי שמכיר אותך יודע שהלב שלך רגיש. אתה נוסע ומבקר חולים ופצועים בבתי חולים, גם מבלי להכיר אותם. ראינו איך הוא ישב במוצאי שבת עם אביו של אשר נתן כאילו הוא היה אח שלו.

אבל הוא מבקר לא רק אנשים פצועים ונפגעים, הוא הולך לבקר גם אנשים חולים עליהם הוא שמע, וזה לא בגלל שביקשו או לא ביקשו. במקומות האלה אתם תמצאו את אוריאל. אדוני, הלב שלך נמצא במקום הנכון. הזכרת שלקחנו את תפקידים כמו: בריאות ורווחה, שהם הכי פחות מתגמלים. זה לא פשוט, זה עול גדול. עם זאת, בטוחני שגם תצליח,

הצלחתך היא הצלחה של כולנו. יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידך ושתקדש שם שמיים, כמו שאתה עושה בדרך כלל תודה. חבר הכנסת ברוכי, בבקשה. נתחיל מגילוי נאות. אמרת פעם שאנחנו שכנים. הייתי חבר בוועדת התכנון והבנייה בעיריית פתח תקוה עם אריאל. הוא היה שם כמעט עשר שנים. יש לו כישורים לנהל ועדה מבלי להתייחס לעניין של קואליציה ואופוזיציה. אני לא חושב שפעם הגענו להצבעות מי בעד ומי נגד. תמיד היה פה אחד. תמיד היה פה אחד. ידענו להתקוטט בחוץ אבל בפנים שיתפנו פעולה. אני חושב שוועדת הבריאות התברכה ביושב-ראש ראוי. נאחל לך הרבה הצלחה וסייעתא דשמיא. תודה רבה.

אוריאל ידידי, כפי שהזכירו, נושא הבריאות הוא נר לרגליך. לא מזמן ראיתי תמונה שהלכת להצלי חיים. אני חושב שאתה מציל חיים לא רק בפן הבריאותי, אלא אתה מציל פה את הכנסת כסגן יושב-ראש כנסת. ניסים,

הוא נמצא ויושב שעות על גבי שעות. הוא מציל פה את הכנסת. לא, אני חושב שכולנו פה דתיים. תגידו, אין איזה חילוני לרפואה? למה צריך?

כולנו אותו הדבר. הכול טוב, ברוך השם. כולם נמצאים, כולם ברוכים, ובלי כל קשר. הוועדה הזו היא של כולם: של יהודים ושל אינם יהודים. בתור יושב-ראש הוועדה לצמצום פערים, אתה יכול לאתגר גם את נושא הבריאות. תהיה לנו ועדת משנה ביחד. זו המטרה של הוועדה הזו, כפי שאמרתי. אתה חדור מטרה, אתה עושה את הדברים בנועם וברצינות. רואים אותך כמעט בכל מקום שבו יש צורך בעזרה. אין ספק שמדינת ישראל עשתה הרבה בתחום הבריאות, אבל היא עדין צריכה לעשות עוד ועוד למען בריאות האזרחים. אין לי ספק שאתה האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון. אני מאחל לך את כל הטוב. תמשיך

ראוי לציין שיש לך ניסיון כמתנדב באיחוד הצלה. מתנדב באיחוד הצלה, במד"א ובזק"א. הלכת להתנדב אצל כולם. אתה תהיה עם כולם. חבר הוועדה, הרב רוט, בבקשה. תודה רבה. קודם כול, אני רוצה להצטרף לברכות של כולם, וזה כבוד עבורי להצטרף אליהם. חז"ל אומרים שאסור לגור בעיר שאין בו רופא. עולם החסד ייבנה בחסד. הקדוש ברוך הוא בנה את כל העולם בחסד. אני רואה אותך יושב בראש ועדת הבריאות, וזה החסד הכי גדול שאפשר לעשות. הלוואי ורמת הבריאות במדינת ישראל תהיה כמו דברים רבים שבאמת מתאימים למדינת ישראל, ושרמת הבריאות תהיה מהגבוהות בעולם. אני בטוח שאתה תשתתף בזה ותעשה את זה כי אתה בא מתנועה, וגם מי שעמד מהרגע הראשון בראש התנועה, של אנשים צדיקים גדולים,. הציבור היה בראש מעייני התנועה

אתה גם בנם של קדושים, ואולי אני מגלה זאת פה. כל הדברים האלה, יחד עם המידות שלך, בוודאי יעזרו לך להעלות את רמת הבריאות בישראל. אני שמח להיות חבר בוועדה שאתה בראשה. תודה רבה.

לא בכדי יהדות התורה בחרו בך להיות חבר בוועדת הבריאות. יש לך ניסיון ואתה מכיר את מערכת הבריאות, ובפרט את בתי החולים. אין ספק שניעזר בך.

יושב-ראש ועדת החינוך, בבקשה. הרב אוריאל, קודם כול, אני באמת רוצה לאחל לך בהצלחה. אזרחי מדינת ישראל זכו בוודאי ביושב-ראש ועדת בריאות עם לב

כמו שאמר יוני, הוא מקצוען, פדנט, לא רק ברמת המאקרו אלא גם ברמת המיקרו. אתה יורד לפרטי פרטי. אין אדם ראוי ממך לנהל את ועדת הבריאות של הכנסת. מצאו אדם אכפתי. אין אצלנו אופוזיציה וקואליציה, הכול ענייני. הוא הולך עם האמת. אין לי ספק שתצליח להעביר חוקים. הוא יידע להסתדר יופי יופי עם הצלה ומד"א. הוא יידע לעבור בין הטיפות כמו שצריך. אני מאחל לך באמת בהצלחה גדולה. זה כבוד גם לתנועה, גם לכנסת, גם לאזרחי ישראל, שאתה עומד בראש הוועדה הזו. תודה רבה.

יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה,

כשקיבלתי את ועדת העבודה ואמרו לי שלוקחים ממני את ועדת הבריאות, עוד לא ידעו למי. הם חשבו בכלל על מפלגות אחרות בכלל. אני ממש שמחתי באומרים לי שאוריאל בוסו ייקח את הבריאות. קודם כול, יש הרבה אנשים שבאו לבקש ברכות וזכו לרפואה אצל הסבים. הרי הוא בנם של קדושים ממשפחת אבוחצירא. רק אל תתחיל לחלק ברכות. העבודה שלך היא לדאוג למערכת הבריאות. למעשה, אתה מבקר מערכת הבריאות.

צריכים לייצג את האזרח מול המערכת. לא להיות חלק מהמערכת. אומנם לכבד את המערכת ולחזק את הרופאים ואת מערכות הרפואה ואת הכול, אבל בסופו של דבר לזכור שאתה שליח ציבור. מאוד התרגשתי כשראיתי אותך במוצאי שבת

הייתי בטוח שאתה אח או משפחה. אוריאל נתן לו ממחטות לנגב את הדמעות. זה פשוט לא יאומן, זה מסמל אותך. אני ממש מאחל לך שיוכלו לראות את אישיותך בדברים שמחים יותר: בלידות, במחלקות ליולדות ובכל מיני מקומות כאלה. מערכת הבריאות זכתה ביושב ראש כמוך. אם תרצה ואם לא תרצה, אתה תהיה ממילא כתובת להרבה אנשים שיפנו אליך בעניין מערכת הבריאות. בעזרת השם תעשה ותצליח ותביא בריאות. זה אך טבעי שחבר הכנסת הרב משה שמעון רוט יהיה בוועדת הבריאות. הוא יהיה לך גם לעזר. יחד תוכלו לרומם את מערכת הבריאות לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. תודה ובהצלחה.

הוועדה חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. קודם כול, אני רוצה לברך אותך, אחי ורעי, וגם על תפקיד סגן יושב-ראש הכנסת. ראיתי איך אתה עובד, וכך למדתי. אני חושב שאתה ראוי מאוד. אתה אדם גם רגיש, כמו שציין חברנו הרגע. לדעתי,

אנחנו צריכים לעזור ולתקן במקומות שצריך לתקן, וגם לחזק את המקומות שהם כבר חזקים. אני סמוך ובטוח שתדע לנהל את הוועדה כמו שצריך. כחבר ועדה באתי לעזור פה כי אני חושב שזה מאוד חשוב. יש המון עבודה בכנסת, אבל היה לי חשוב להיכנס דווקא לוועדה הזו. בעזרת השם, יהיה לנו שיתוף פעולה פורה.

הזכרתי כאן את הצוות הזמני, אבל לא הזכרתי את עו"ד נועה בן שבת. האמת, אני איתה כבר כמעט חודש. היא לא זמנית. אני רוצה לציין את האכפתיות שלה. אני מוכרח לומר שכשבנינו את החוק והתקשרתי אליה בשעה שבע בערב, היא אמרה לי: אני אלך הביתה,

ואז אני אשב על החוק. בשעה אחת-עשרה בלילה היא נתנה לי עדכונים. היא יסודית,

כי אני אוהב בסוף לדעת את הפרטים, כפי שאמרו.

אני מודה גם לצוות המשפטי שמלווה אותנו ולכל הצוות שנמצא איתך. תודה רבה לכולם. גם אנחנו מאחלים הצלחה רבה.

בעזרת השם, כבר נכנסים לעבודה. חברים, נאלצתי פה לספוג הספדים שאנחנו לא רגילים אליהם. אבל אין מה לעשות, זה פתיחת הוועדה. מכאן והלאה לעבודה. כל עוד אפשר לקום וללכת אחרי הספד, זה בסדר. תודה רבה, הישיבה נעולה.